בוקר טוב לכולם. היום יום שלישי, כ"ו בכסלו תשפ"ב, 30 בנובמבר 2021. יש לנו שני נושאים על סדר-היום, אחד זה מס על כלים חד-פעמיים והשני זה מס על משקאות